אדוני המשנה לראש הממשלה, סגן ראש הממשלה, אדוני השר לביטחון הפנים, כל השרים, המשפטים, שר התפוצות, רבותי חברי הכנסת, היום יום שני, כ"ב באייר תשע"ב, 14 בחודש מאי 2012 למניינם, ואני מתכבד לפתוח ישיבה מיוחדת של הכנסת, שנועדה לבחירת מבקר המדינה. ובכן, רבותי, הציעו את מועמדותם שלושה מועמדים, לפי סדר האל"ף-בי"ת: מר שלמה קלדרון, השופט אליעזר ריבלין והשופט יוסף שפירא. ההצבעה היא חשאית. כל חבר כנסת ייקרא בתורו על-ידי מזכירת הכנסת אל מאחורי הפרגוד ויקבל מעטפה שבה ישים פתק אחד בלבד, עם שם המועמד שהוא מעוניין לבחור בו. לאחר שכל חברי הכנסת יממשו את זכותם להשתתף בהצבעה, תספור ועדת הקלפי את הפתקים. לוועדת הקלפי אני מתכבד למנות, בהסכמת הנשיאות כולה, את ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת ויושב-ראש ועדת האתיקה חבר הכנסת יצחק וקנין, אשר גם הסכים לקבל עליו את התפקיד, וכן את חברי ועדת האתיקה: הגברת רחל אדטו, חברת הכנסת הנכבדה, שהיא מהקואליציה, ואריה אלדד, שגם הוא הסכים לקבל את התפקיד, מהאופוזיציה. כאשר יש כמה מועמדים, כמו במקרה זה, שלפנינו, המועמד הנבחר הוא מי שקיבל לפחות 61 קולות. אם אף אחד מהמועמדים לא קיבל 61 קולות, תתקיים הצבעה נוספת באותה מתכונת, שבה ישתתפו שלושת המועמדים, וגם בה צריך אחד המועמדים לקבל לפחות 61 קולות. אם גם בסיבוב השני לא יקבל אף אחד מהמועמדים 61 קולות, תתקיים הצבעה נוספת, שלישית. מעניין אותי כמה מהנוכחים פה ישאלו אותי אלף פעמים את הדברים שאני מקריא עכשיו כי הם לא שומעים מה שאני מדבר. בהצבעה שלישית יתמודדו רק שני המועמדים שקיבלו בהצבעה השנייה את מספר הקולות הגדול ביותר, ובהצבעה זו לא נדרש רוב של 61 אלא רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. במקרה של שוויון בין שני המועמדים בהצבעה השלישית, חוזרים ומצביעים עד שאחד המעומדים זוכה לרוב של המשתתפים. מבקר המדינה הנבחר יצהיר אמונים בכנסת, בעזרת השם, סמוך לפני כניסתו לתפקידו, והוא ייכנס לתפקידו עם תום כהונתו של מבקר המדינה, ביום 4 בחודש יולי 2012 למניינם. רבותי חברי הכנסת, אני מבקש מחברי הוועדה ללכת לקלפי ולראות אם הכול תקין שם, ולהודיע לי שאתם מוכנים לתחילת ההצבעה. חברת הכנסת אדטו, נא להצטרף לחברי הכנסת וקנין ואלדד, ללכת ולבדוק שהקלפי ריקה. תדאגו שהיא תיסגר על-ידיכם ותוכל להיפתח רק על-ידיכם. אסרנו על הצלמים לצלם מהצד שבו יכולים לראות בדרך כזאת או אחרת את הקלפי, ואיפה שהם נמצאים זה בסדר גמור, אבל אלה הם התנאים וכך אנחנו נקיים בחירות חשאיות לעילא ולעילא. מייד לאחר שוועדת הקלפי תאשר אנחנו נתחיל בהצבעה. ראש הממשלה עסוק בתפקידים רבים, לכן הוא יהיה ראשון המצביעים, שלא על-פי סדר האל"ף-בי"ת. רק עוד שנייה, בסדר? מזכירת הכנסת, להתחיל בהצבעה.

מרשימת חברי הכנסת על-פי סדר האל"ף-בי"ת, ראש הממשלה, בבקשה. ראש הממשלה יצביע ראשון. המעטפות יינתנו לכל חבר כנסת במקום, לפני שהוא נכנס לקלפי. זה מתורתו של בר-און למדתי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) בנימין נתניהו,

אורי אורבך, מצביע זבולון אורלב, מצביע דוד אזולאי, מצביע אריאל אטיאס, מצביע ישראל אייכלר, מצביע דניאל אילון,

אריה אלדד, מצביע טלב אלסאנע, מצביע זאב

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אורית זוארץ, אינה נוכחת חנין זועבי, אינה נוכחת שי חרמש, אינו נוכח גדעון עזרא, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת נחמן שי, אינו נוכח

האם יש מישהו מחברי הכנסת הנוכחים באולם אשר שמם לא נקרא, או אשר לא ניתנה להם ההזדמנות להצביע?

אדוני, יושב-ראש ועדת הקלפי, הקלפי לרשותך. איפה אתם רוצים לספור את הקולות?

בבקשה. חברת הכנסת אדטו, בבקשה. איפה היועצת המשפטית ארבל או מי מחברי הייעוץ המשפטי? מי מהייעוץ המשפטי נמצא פה? בבקשה, נא לעלות לבמה ולפקח כמשגיח מטעם הציבור כולו על ספירת הקולות. איש הייעוץ המשפטי, בבקשה, נא לעלות, לשבת ולפקח על הספירה מטעם הציבור. לא נורא. הואיל והמזכירות עסקה בקריאה, אז ביקשתי, חבר הכנסת רותם, אחד משלושת המועמדים ביקש שמשקיף שלו יהיה בקלפי, אז אנחנו אמרנו שאנחנו נביא, בעצה אחת עם הנשיאות כולה, שאחד מהמערכת המשפטית, שהוא איש מינהלה, יפקח רק על דרך הספירה, זה הכול. אין לו הבעת דעה ואין לו זכות, הוא רק משגיח מטעם הציבור. אם חלילה יש איזה דבר, הוא יוכל לדווח. אדוני היושב-ראש, מילא שבוועדת האתיקה אין חברי כנסת ערבים. גם שם יש טעם לפגם בדבר הזה. אין אצלי הבדל, חבר הכנסת טיבי, בין ערבי ויהודי בכנסת. אין אצלי הבדל בין ערבי ויהודי בכנסת. כולם שווים. אה, אז אולי בוועדת האתיקה כולם יהיו ערבים?

לא לא, חס וחלילה. חס וחלילה.

אבל למה? אנחנו עכשיו עוסקים בבחירה. בעזרת השם יהיה מצב שבו מי שיקבע את ועדת הקלפי יהיה ערבי. אצלי אין הבדלים. הבנתי, אז אני אמרתי לך. מעניין, אריה אלדד מייצג אותנו? אבל הואיל ובשלב זה אני אחראי,

לא לא, אבל הוא בוועדת האתיקה, אז, רבותי, מה שאנחנו צריכים זה לספור את הקול שלך, שלא ייעלם,

כמו זה הקול שלי וכל אחד ואחד מקולות חברי הכנסת. כל קול פה שנספר, שווה.

אנחנו מבקשים אותך רק במשימות שאחרים לא יכולים לבצע אותן. אתה חושב שהם יכולים לבצע? נא לא להפריע, רבותי.

112 קולות. מספר הקולות בעד שלמה קלדרון,

מספר הקולות בעד יוסף שפירא, 58, מספר הקולות בעד אליעזר ריבלין, 44, מספר הפתקים הלבנים, 2. לפיכך, רבותי חברי הכנסת, אני מבקש מיושב-ראש הוועדה, שעשה עבודה נאמנה, קלדרון,

10. רבותי, אתם יכולים ללכת לפרוטוקול. אמרתי: יוסף שפירא, 58, אליעזר ריבלין, 44, שני פתקים לבנים. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא עבר 61, אנחנו עוברים להצבעה בסיבוב שני, על-פי החוק. בסיבוב זה משתתפים כל שלושת המועמדים, וגם בסיבוב זה צריך המועמד אשר יכול להיבחר כמבקר המדינה לקבל 61. אם לא יקבל אחד מהמועמדים 61 בסיבוב זה, שני המועמדים שיקבלו את מספר הקולות הגדול ביותר בסיבוב השני, יעברו לסיבוב השלישי, ואז אנחנו נקיים הצבעה,

המשתתפים יכריעו מי מהם יהיה מבקר המדינה. אבל דיה להצבעה שלישית בשעתה. נראה, אולי חברי הכנסת גיבשו את דעתם שאפשר לבחור בכל זאת בסיבוב השני ב-61 קולות אחד מהמועמדים.

אני קורא לכל חברי הכנסת להימצא בסביבות האולם, שכן אני מודיע ומבקש ממזכירת הכנסת לצלצל, ולאחר שתי דקות להתחיל בהצבעה. אדוני יושב-ראש הוועדה הנכבד, חברי הוועדה, נא לבדוק אם הקלפי מוכנה וראויה להצבעה. אני יכול לעשות רק מה שהחוק מצווה עלי. אין לי פה שום שיקול דעת. אם היה שיקול דעת, לא הייתי יושב פה. רבותי חברי הכנסת, ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת וקנין, האם אדוני בדק את הקלפי? האם הקלפי מוכנה ומזומנה לסיבוב הבא? חברת הכנסת אדטו מוכנה? חבר הכנסת

תודה רבה. אנחנו מתחילים בסיבוב השני. אני מבקש ממזכירת הכנסת לקרוא לחברי הכנסת להצביע. אני מבקש מכל החברים לא לעמוד במקום ההצבעה. חבר הכנסת אקוניס, סגן היושב-ראש, נא לא לעמוד ליד מקום ההצבעה. חברת ועדת הקלפי, בבקשה. רבותי, המזכירה תקריא את השמות והם יעלו אחד-אחד וינסו להביא להכרעה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) דורון אביטל, מצביע בתחילת הישיבה הסברתי את כל המהלך כדי שלא יהיה אדם שיאמר: הלכתי, ולא ידעתי שיש עוד סיבוב.

מצביעה כי גם דברים כאלה כבר קרו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא, מצביעה עפו אגבאריה, מצביע רחל אדטו, מצביעה יולי יואל אדלשטיין,

יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ,

מצביע זבולון אורלב, אינו נוכח דוד אזולאי, מצביע אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר,

דניאל אילון,

מצביע חיים אמסלם,

מצביע אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

בילסקי, מצביע בנימין בן-אליעזר, מצביע מיכאל בן-ארי, מצביע דניאל בן-סימון, מצביע רוני בר-און, מצביע אבישי ברוורמן, מצביע מוחמד

הוא בא מבדיקה. קודם מוחמד ברכה, ואדרי יצביע עכשיו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יעקב אדרי, מצביע אהוד ברק, אינו נוכח אילן

יצחק וקנין, מצביע מגלי והבה נוכח ומצביע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מגלי והבה, מצביע נסים

נוכח חיים כץ, מצביע יעקב כץ, מצביע ישראל כץ, מצביע לימור לבנת,

אביגדור ליברמן, מצביע יעקב ליצמן, מצביע עוזי

בנימין נתניהו, מצביע גדעון סער, מצביע גדעון עזרא, אינו נוכח חמד עמאר,

פיניאן, מצביע יוסי פלד, מצביע יוחנן פלסנר, מצביע

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת איוב קרא,

רותם, מצביע ראובן ריבלין, מצביע כרמל שאמה-הכהן, מצביע יובל שטייניץ, מצביע מאיר שטרית, מצביע נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, מצביע יוליה שמאלוב-ברקוביץ, מצביעה שלום שמחון,

שלום שמחון שומע, לא בא. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ליה שמטוב, מצביעה שכיב שנאן, מצביע רבותי, אנחנו לא יכולים למשוך את ההצבעה עד אין קץ. כל אלה שלא נקראו ייקראו פעם נוספת, ומי שלא יצביע הפעם, או יצביע למבקר הבא, או אם יהיה צורך יצביע בהצבעה השלישית. אנחנו לא יכולים לעכב את ההצבעה בשום אופן.

בשמות חברי הכנסת) עתניאל שנלר, מצביע רונית תירוש, מצביעה ובכן, מזכירת הכנסת הנכבדה, אדוני המשנה למזכירה, אני מבקש מכם לקרוא לכל אותם חברי כנסת שקראו להם ולא הגיעו.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) זבולון אורלב, אינו נוכח

אטיאס, מצביע אורי אריאל, מצביע אהוד ברק, אינו נוכח אהוד ברק אינו נוכח.

פניה קירשנבאום, אינה נוכחת נחמן שי, אינו נוכח שלום שמחון, מצביע שלום שמחון, אדוני, בבקשה.

לא יכול לומר לבן-אדם כמה זמן הוא יכול להישאר בקלפי. זו זכותו המלאה להתלבט בתוך הקלפי. תדפוק רק לשר

רבותי, האם יש מישהו באולם, חבר כנסת אשר לא הצביע והוא רשאי להצביע הרגע? מי שנמצא באולם שאלתי, לא אם הוא נמצא. רבותי, חברי הכנסת,

אני קורא לחברי ועדת הקלפי לבוא. עורכת-הדין אסטרחן, בבקשה. בבקשה, נא להביא. חברת הכנסת אדטו, חבר הכנסת אלדד, אסטרחן, ואם חברת הכנסת חוטובלי גם היא רוצה לעלות, יכולה לעלות ולהשקיף.

לא, אני יודע מי.

רבותי השרים, חברי הכנסת, דוח הפרוטוקול של ועדת הקלפי: השתתפו בהצבעה 111 חברי כנסת, מספר הקולות הכשרים, 106, מספר הקולות בעד שלמה קלדרון, 2, מספר הקולות בעד יוסף שפירא, 59, מספר הקולות בעד אליעזר ריבלין, 45, מספר הפתקים הלבנים, 3, פתקים פסולים, 2. אין הכרעה. לסיבוב השלישי והאחרון עולים ויתמודדו יוסף שפירא ואליעזר ריבלין. קלדרון תשימו, השניים שזכו ברוב הקולות בסיבוב השני, עולים לסיבוב השלישי. בסיבוב השלישי ישתתפו חברי הכנסת, ואין צורך ברוב חברי הכנסת כדי לזכות בתפקיד מבקר המדינה. מי שיקבל קולות רבים יותר בהצבעה זאת של המשתתפים בהצבעה, הוא זה שיוכרז עליו כמבקר המדינה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסיבוב השלישי של ההצבעה, שבו יתמודדו אליעזר ריבלין ויוסף שפירא, יוסף שפירא ואליעזר ריבלין. אני מבקש מוועדת הקלפי ללכת ולבדוק את הקלפי ולאשר בפנינו שאנחנו יכולים להתחיל את ההצבעה. ביקשו להבהיר את הנושא הבא: כאשר יש שני פתקים זהים במעטפה, הקול הוא כשר. כאשר יש שלושה פתקים במעטפה הוא פסול. ודאי שאם יש שני פתקים שונים הם פסולים. אלה הם חוקי המשחק ואין כאן שום בעיה. רבותי חברי הכנסת, יש גבול גם, נכון. יש טעות ויש, ודאי ובוודאי. האם אפשר להתחיל, אדוני יושב-ראש הוועדה? יושב-ראש ועדת הקלפי הודיע לי שהקלפי מוכנה לבחירה המכרעת בין שני המועמדים, השופט שפירא והשופט ריבלין. אדוני ראש הממשלה, בבקשה להצביע ראשון, ולאחריו יצביעו חברי הכנסת בהתאם לסדר הופעתם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) בנימין נתניהו, מצביע אני יכול רק לתת לראש הממשלה פררוגטיבה. אם שר האוצר רוצה להגיש הלילה את התקציב, אני אשמח גם לאפשר לו,

רבותי, בבקשה.

מצביע זה אתה צריך לעשות במשרד הפנים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, מצביעה אני אאפשר לפואד. גברתי, מייד אחרי אביטל. הואיל וחברנו פואד משופע וקם ממיטת חוליו על מנת לקיים את מצוותו להצביע, אני אאפשר לו להצביע לפני החברים על דעת כולנו. בנימין בן-אליעזר, בבקשה, אדוני. (קוראת בשמות חברי הכנסת) בנימין בן-אליעזר, מצביע רוחמה אברהם-בלילא,

עפו אגבאריה, מצביע רחל אדטו, מצביעה יולי יואל אדלשטיין,

יצחק אהרונוביץ, מצביע אורי אורבך, מצביע זבולון אורלב, אינו נוכח דוד אזולאי,

אינו נוכח ישראל אייכלר, מצביע דניאל

גלעד ארדן,

אריאל, מצביע זאב בנימין בגין, מצביע אריה ביבי,

מצביע אבישי ברוורמן,

נדמה לי שאנחנו היום נכנסים, פשוט כל אחד יבוא ויעלה ולא נבקש הצבעות אלא הצעות לסדר-היום.

יצחק

השר ישיב. אני חושב שאלה חבר הכנסת זחאלקה, חבר הכנסת בן-סימון וחבר הכנסת אילן גילאון. אני מציע לסיעת מרצ, לסיעת העבודה ולסיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש להמיר את הצעות האי-אמון,

יהיה לכם זמן להביע אי-אמון עוד, נסים זאב, שאני לא רוצה עוד פעם שלישית? נסים זאב לא הגיע. נסים זאב לא הגיע, לא הגיע. אני מאפשר לשר החוץ, שיש לו פגישה עם השר, אורח המגיע, ליברמן, אתה יכול להצביע, אדוני השר. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אביגדור ליברמן, מצביע אורית זוארץ, אינה נוכחת חנין זועבי,

מצביע לא להפריע. לא להפריע, מיכאלי. עשיתי התרת נדרים שאני יכול להצביע. חבר הכנסת נסים זאב, לא להפריע בזמן ההצבעה. לא, לא מאשר. לא מאשר, לא. אחרת כל אחד ירצה להצביע במקום. שר החוץ אומר: יש לי פגישה ממלכתית, אני לא יכול לסרב לו, מה זה. אבל כל השאר זה לפי התור. התרת נדרים, תעשה מה שאתה רוצה, תצביע למי שאתה רוצה, אבל תצביע, ואם לא אז אנחנו נעבור הלאה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נסים זאב, מצביע ציפי חוטובלי,

חנין, מצביע יואל חסון, מצביע

אלכס מילר, מצביע סטס מיסז'ניקוב,

אורי מקלב, מצביע יעקב מרגי,

מצביע משולם נהרי, מצביע אורית נוקד, מצביעה לאה נס, מצביעה סעיד נפאע,

מרינה סולודקין, מצביעה גדעון סער, מצביע גדעון עזרא, אינו נוכח חמד עמאר,

ציון פיניאן, מצביע יוסי פלד, מצביע

פלסנר,

אינו נוכח פניה קירשנבאום, איננה נוכחת איוב קרא, מצביע מירי רגב, מצביעה דוד

זה החוק. לא, סיעת מרצ עומדת על האי-אמון, וזה זכותם המלאה.

אינו נוכח סילבן שלום, מצביע יוליה שמאלוב-ברקוביץ,

רבותי השרים, חברות וחברי הכנסת, הואיל ונסתיימה הרשימה, אנחנו נקריא עכשיו את שמות כל אלה אשר שמם הוקרא והם לא הצביעו. בבקשה, המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יעקב אדרי, אינו נוכח זבולון אורלב, אינו נוכח דוד אזולאי, מצביע אריאל אטיאס, מצביע אורית זוארץ, איננה נוכחת חנין זועבי, איננה נוכחת שי חרמש, אינו נוכח אמנון כהן, מצביע אנסטסיה מיכאלי, מצביעה גדעון עזרא, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, איננה נוכחת נחמן שי, אינו נוכח תודה רבה. האם מיכאלי היתה אחרונה?

רבותי, האם יש באולם המליאה מי מחברי הכנסת אשר לא הצביע? תודה רבה. אני מבקש מיושב-ראש ועדת הקלפי, ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת יצחק וקנין, יחד עם חברי הוועדה, חברת הכנסת אדטו וחבר הכנסת אלדד וחברת הכנסת חוטובלי, אם גם היא רוצה,

היועצת המשפטית אסטרחן, נא לספור את הקולות. רבותי, בתום ספירת הקולות תצא מאולם המליאה משלחת של הכנסת, אשר תבשר למבקר הנבחר על דבר בחירתו ותמסור לו את ברכת הכנסת לבחירתו, יהיה הנבחר אשר יהיה. משלחת זו תכלול אותי כיושב-ראש הכנסת, את יצחק וקנין, יושב-ראש ועדת הקלפי, ואת חבר הכנסת רוני בר-און כיושב-ראש הוועדה, נכון לרגע זה, יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה. נא לבצע את הספירה, חברים. כמובן, מזכירת הכנסת מצטרפת אלינו. למעשה המסורת העתיקה היתה שמזכירת הכנסת היא זו ההולכת למבקר ומוסרת לו את דבר הכנסת. מאז דן תיכון כיושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הכנסת היה יוצא למבקר המדינה, כפי שנמסר לי. אבל ודאי שאנחנו מלווים את מזכירת הכנסת, אין על כך ויכוח.

הסוסים, אנחנו השארנו לנציב העליון.

108. קולות פסולים, 2. פתק לבן, 1. מספר הקולות בעד אליעזר ריבלין, 40. מספר הקולות בעד הנבחר יוסף שפירא, 68. השופט יוסף שפירא נבחר להיות מבקר המדינה החל מ-4 ביולי ולשבע שנים לאחר מכן. הכנסת מברכת אותו לאחר הבחירה. הכנסת מברכת את הנבחר פה-אחד. תודה רבה לכל המשתתפים. אני מודה מאוד ליושב-ראש הוועדה. אני גם אבקש ממנו לבוא ולהצטרף ליושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה ולמזכירת הכנסת על מנת שנצא להודיע לנבחר על בחירתו. רבותי חברי הכנסת, עשר דקות הפסקה ומייד לאחר מכן חבר הכנסת גאלב מג'אדלה ינהל את הדיון בעניין האי-אמון. ואני רוצה לומר לך שאני לא נותן לכל אחד מהאופוזיציה לנהל אי-אמון. אנחנו סומכים עליך מהקואליציה במאה אחוז שתנהל את האי-אמון ביושר כלפי הקואליציה. אני רוצה לציין, אני לטובתך. אנחנו לא צריכים אפילו לגלוש להיסטוריה כדי לזכור את הדברים האלה. טוב, מי מנהל? מקלב, אתה מנהל? ובכן, הפסקה לעשר דקות. הישיבה תתחדש בשעה 19:30. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת אדטו ותודה רבה לחבר הכנסת אלדד באמת על מאמציהם ועל כך שניהלו פה בחירה למופת.